אני רק מזכיר לחברי הכנסת את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת. יושב-ראש הוועדה המסדרת אוטומטית מגיע מסיעתו של אותו חבר כנסת שנשיא המדינה הטיל עליו את הרכבת הממשלה. אם נגיע למצב שיוטל, או תוטל,

הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר, זה ידרוש מאיתנו גם חילופים בראשות הוועדה המסדרת, אבל כרגע, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, יושב-ראש הוועדה המיועד, בבקשה, נא למסור לנו את הרכב הוועדה המסדרת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך למה שאמרת,

אכן כן, המינוי לראשות הוועדה המסדרת נקבע על ידי מי שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה, שבמקרה הזה היה נתניהו, והוא החליט למנות אותי. מהרגע, אם יוחלט להחזיר

נשיא המדינה וימונה חבר כנסת אחר,

הוא יוכל למנות מסיעתו מועמד אחר שיחליף אותי בתפקיד יושב-ראש הוועדה. המקרה הזה הוא בהתאם ובכפוף להנחיית היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון בחוות דעת מסודרת שהוא כתב. יש לציין עוד דבר אחד נוסף, אדוני היושב-ראש: אם לאחר פקיעת הכהונה הבאה, אם לא יצליחו להרכיב את הממשלה גם בהעברת המנדט הבאה, היושב-ראש ייבחר מבין חברי הוועדה בהצבעה בתוך הוועדה המסדרת. צודק לחלוטין, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. בבקשה, אדוני, נא להציג לנו את הרכב הוועדה.

נציגי הסיעות בכנסת העשרים-ושתיים התכנסו היום והגיעו להסכמה בדבר ההרכב הסיעתי של הוועדה המסדרת, אשר תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדות הכנסת הקבועות. לוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. ההסכמה התבססה על סעיף 2א(ב) לחוק הכנסת, הקובע כי "הייצוג בוועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת ארבעה חברים או יותר יהיה נציג בוועדה המסדרת". בהתאם, נקבע מפתח של חבר ועדה אחד לכל ארבעה חברי כנסת. נציגי הסיעות מסרו את שמות החברים, ולהלן ההרכב המוצע של הוועדה המסדרת לאישור הכנסת: הוועדה המסדרת תהיה בת 30 חברי כנסת, ואלה הם, לפי חלוקה סיעתית: מסיעת כחול לבן, שמונה חברים: אבי ניסנקורן,

מיקי חיימוביץ', עפר שלח,

פנינה תמנו שטה, צבי האוזר ואורלי פרומן, סיעת הליכוד, שמונה חברים: אנוכי, מיקי מכלוף זוהר, אכהן כיושב-ראש, שלמה קרעי, אופיר כץ, ניר ברקת, קטי קטרין שטרית, דוד ביטן, קרן ברק ושרן מרים השכל, סיעת הרשימה המשותפת, שלושה חברים: אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן ואנטאנס שחאדה; סיעת ש"ס, שני חברים: יואב בן צור ומשה ארבל, סיעת ישראל ביתנו, שני חברים: עודד פורר ויוליה מלינובסקי, סיעת יהדות התורה, שני חברים: אורי מקלב ויעקב טסלר, סיעת ימינה, שני חברים: אופיר סופר ומתן כהנא, סיעת העבודה-גשר, שני חברים: איציק שמולי ועמר בר לב, סיעת המחנה הדמוקרטי, חברה אחת: תמר זנדברג. אבקש את אישורה של הכנסת להרכב המוצע של הוועדה המסדרת. אני מודה מאוד לחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. חברי הכנסת, מכיוון שהנושא טעון הצבעה אז יש גם אפשרות להירשם לדיון. עשו את זה כמה חברי כנסת. חברת הכנסת סתיו שפיר היא הראשונה.

עד שלוש דקות לרשות כל דובר. להצביע? לא, לא, לא, לא, טעות שלי. אני תוך כמה חודשים איבדתי את הטאץ', אז לא לשים לב לזה. בבקשה, עד שלוש דקות לרשות גברתי. תודה לך, כבוד היושב-ראש. שלום, חבריי הנכבדים, חברי הכנסת. הכנסת הושבעה היום וכולנו נשבענו אמונים לאזרחי ישראל, אבל מרחפת מעלינו העננה והחשש שנלך שוב לבחירות בחסות הניסיון של אדם אחד, אדוני, זה מאוד, מסכים איתך. חברי הכנסת, אני עוצר את השעון. חברי הכנסת, נא לא להפריע לדוברים. יושב-ראש סיעת העבודה-גשר, חברים נוספים שעומדים, חבר הכנסת שמולי, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת, השר, סליחה, דודו אמסלם, דוד אמסלם, נא לשבת. מי שם מחתים? חבר הכנסת שוסטר, אם אני לא טועה, מחתים שם. חברים, אז נא להפסיק. אנחנו מאזינים לדוברים כרגע. בבקשה, גברתי, נא להמשיך.

אני יודעת שהיום לא הרבה מתרגשים, כי כבר עשינו את זה רק לפני כמה חודשים, אבל אני כן מתרגשת להיות כאן היום, למרות הרעש במליאה. זו הכנסת הרביעית שלי, ופעם ראשונה שאני עומדת כאן כיושבת-ראש התנועה הירוקה וכחלק מהמחנה הדמוקרטי, שמבקש לשנות את מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. אבל אני מתרגשת מעוד סיבה. אפשר להגיד הרבה דברים על הבחירות האלה, אבל דבר אחד מאוד ברור: אם אנחנו לא נשנה את איך שאנחנו מתנהלים, המדינה תמשיך להיות תקועה. אם אנחנו בחברה הישראלית לא נצליח להגיע להסכמות בינינו,

בין חילונים לדתיים לחרדים, בין יהודים לערבים, כולם ישראלים, אם אנחנו לא נצליח להשכיל ולעבור את המשוכה הזאת, להתקדם, לדבר בינינו, להגיע לדרך חדשה, לחוזה חדש, אז אנחנו נתגלגל עוד פעם לבחירות. ולא רק שהן בחירות יקרות, היקר זה רק מה שמעל פני השטח, גם מתחת לפני השטח, כשממשיכות להתקבל החלטות על ידי ראש ממשלה שחשוד בפלילים בלי שום פיקוח פרלמנטרי, תוך ריסוק הדמוקרטיה, זאת סכנה אמיתית, והיא כל הזמן נמצאת שם ברקע עד שאנחנו לא נעשה מעשה. המעשה הזה, אדוני יושב-ראש הכנסת, צריך להגיע מכל חלקי הבית.

הוא צריך להגיע גם מהמפלגה שהייתה מפלגת השלטון במשך שנים ארוכות, ואולי כבר לא זוכרת מה זה אומר לשבת באופוזיציה, אבל גם מתוככם בליכוד צריך להגיע השינוי הזה. היום כל מי שיש לו אחריות כלפי מדינת ישראל חייב לעשות מעשה. המעשה הזה זה להגיד: אנחנו חיים כאן ביחד, ויש פה אין-סוף אתגרים שהם לא פתורים. הם עומדים ותקועים כבר שנים

קמפיינים מסיתים, תחת תקיעות פוליטית שהפכה, מתוך הפוליטיקה הסקטוריאלית ששלטה כאן במערכת. הגיע הזמן להגיע עליהם להסכמה. הגיע הזמן לסטטוס קוו חדש בענייני דת ומדינה. הגיע הזמן לבנות תקציב מדינה מאפס.

להיפטר מ-20 מיליארד שקלים של רזרבות סמויות ולהשקיע את הכסף באזרחים,

ברווחה, בדיור. הגיע הזמן להשוות את תקציבי החינוך כדי שכל ילד ישראלי יגדל בכבוד ועם יכולת שווה לממש את הפוטנציאל שלו. הגיע הזמן לחתור ולעשות באמת שלום ולהגדיר את הגבול שלנו. הגיע הזמן שנבנה פה באמת את מדינת ישראל ששייכת לכל אחד ואחת מאיתנו, מדינה יהודית ודמוקרטית,

שבה כל האזרחים מרגישים שווים. ואת זה, אדוני, חבריי, אפשר לבנות עכשיו. לא צריך ללכת לעוד בחירות. אפשר עכשיו להרכיב קואליציה כזאת מאחדת שיכולה לשנות את המציאות כאן, שמוותרת ופוטרת את המדינה מהשחיתות ושמה אותנו על דרך חדשה. תודה רבה.

לחברת הכנסת סתיו שפיר. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עודד פורר. אם אין דוברים נוספים אני סוגר את הרשימה.

חברות וחברים, כנסת מוצלחת ובתקווה שתארך. אדוני היושב-ראש, הסיבה שביקשתי לדבר היא שהכנסת חסרה כאן קצת יותר מ-10% מחבריה בנסיבות שלא הוזכרו כאן בכלל בכל הטקסים החגיגיים, בכל הנאומים. כולם קראו לאחדות וכולם דיברו על הצורך להימנע מלהדיר ציבורים, אבל יש ציבור אחד שנפקד מכאן לחלוטין, וזה הציבור הערבי. זה לא קרה מבחירה וזה לא התרחש בגלל איזה גחמה כזאת או אחרת. זה קרה מפני שהציבור הזה בימים אלה נלחם על חייו, פשוטו כמשמעו,

שני אזרחים ישראלים, במקרה ערבים, נקברו אתמול, חליל ואחמד מנאע ממג'ד אל-כרום. הם הצטרפו ל-13 נרצחים בחודש האחרון ול-72 נרצחים מתחילת השנה. זאת לא מציאות שאנחנו יכולים לעבור עליה לסדר-היום כאשר אחד מכל אזרח חמישי בישראל,

לא יכולים להיות בטוחים בחיים שלהם כשהם יוצאים מהבית לחתונה, לרחוב, לפעמים הם אפילו לא בטוחים בתוך הבית עצמו. זה מצב שהוא מצב חירום לאומי, והכנסת שהתכנסה היום חסרה את הנציגים של הציבור הזה וחסרה גם את העלאת הנושא. ולא בלתי קשור, לא בלתי קשורה העובדה ששמעתי את נשיא המדינה, שמעתי אותך, אדוני היושב-ראש, שמעתי את ראש הממשלה, וכולם דיברו על הצורך באחדות ולהימנע מפסילת ציבורים. אבל האחדות הזאת, משום מה, נותרה אחדות יהודית, לפעמים אתם קוראים לזה ציונית, בלבד. אחדות היא גם עם אזרחי ישראל הערבים, חברות וחברים. אין מניעה שאזרחים ערבים ישבו,

בממשלה, ישבו מסביב לשולחן הזה, בוודאי ובוודאי יתמכו בממשלה, בוודאי ובוודאי יהיו חלק מתהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל. אנחנו רואים שכאשר חמישית מאזרחי המדינה מודרים ממנו באופן כל כך בוטה, זה כשלעצמו דבר שמלבה שנאה, זה כשלעצמו דבר שמדיר, זה כשלעצמו דבר שמביא למציאות שבה יש גל אלימות כל כך קשה. והנושא אפילו לא מוזכר כאן כאשר מוקמת כנסת חדשה. אז אני לא יכולתי לתת ליום הזה לעבור בלי להזכיר את האירוע. אני מקווה שתהיה לכולנו כנסת מוצלחת, שתקום ממשלה באמת אחרת, ושנציגי הציבור הערבי ייקחו בה חלק אמיתי כאזרחים שווים ושותפים. שנה טובה וחתימה טובה. תודה, חברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת עודד פורר, מוותר. אז נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, חבריי השרים, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נצביע על הרכב הוועדה המסדרת כפי שמסר אותו חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. מי שבעד ההודעה שלו יצביע בעד, מי שמתנגד יצביע נגד. נא להצביע. אני מזכיר לחברי הכנסת שבורחים מן האולם שסדר-היום עוד לא תם. אני תכף אכריז על הפסקה ואודיע על ההמשך. הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדה המסדרת נתקבלה. בעד, 84, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. מליאת הכנסת אישרה את הודעת חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר בדבר הרכב הוועדה המסדרת. חברי הוועדה המסדרת מתבקשים לרדת לדיון בחדר ועדת הכנסת. אני אכריז על הפסקה. אני לא אנקוב בשעה המדויקת של פתיחת הישיבה מחדש. מזכירות הכנסת תוציא מיילים, תצלצל. תהיו ערניים, אל תעזבו את המשכן, כי יש לנו עוד הצבעות. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:14 ונתחדשה בשעה 18:45.) חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, לפני שאנחנו נעבור להמלצות הוועדה המסדרת,

הם נמצאים באולם? אחד. נו, אז עכשיו 13 ישיבות נוכל להצהיר אמונים. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשם חבר הכנסת) סמי אבו שחאדא, מתחייב אני תקרא. כן, אני בעצם קראתי. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, רשמנו לפנינו כי הוא מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר למסור למליאה את החלטות הוועדה. שימו לב, חלק מן ההחלטות טעונות הצבעה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוועדה המסדרת ממליצה לכנסת לבחור בחברי הכנסת דוד ביטן, יעקב מרגי, מאיר כהן, אחמד טיבי וחמד עמאר כסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם המינויים של הסגנים הקבועים ליושב-ראש הכנסת. אבקש את אישורה של הכנסת. צריך להצביע על זה. תישאר על הדוכן, אני אספור את קולך, ודאי. חברי הכנסת, נא לשבת.

אנחנו מתבקשים להצביע על אישור של הסגנים הזמניים, הלוא הם חברי הכנסת דוד ביטן, יעקב מרגי,

אחמד טיבי וחמד עמאר. מי בעד המלצת הוועדה המסדרת? מי נגד? המלצת הוועדה המסדרת לבחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה.       בעד, 58,

אין, אין גם נמנעים. אישרנו את המלצת הוועדה המסדרת. בבקשה, אדוני ימשיך. אדוני היושב-ראש, הוועדה המסדרת החליטה בישיבתה היום, לפי סעיף 2א(ה) לחוק הכנסת, לבחור שתי ועדות זמניות, לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון, עד לבחירתן של ועדות קבועות על ידי הכנסת. בשתי הוועדות יכהנו 17 חברים, לפי ההרכב הזה: ועדה זמנית לענייני כספים: סיעת כחול לבן, אבי ניסנקורן, אורית פרקש הכהן ומיקי לוי, סיעת הליכוד,

חוה אתי עטייה, מיכל שיר סגמן ודוד ביטן, סיעת הרשימה המשותפת, אחמד טיבי, איימן עודה ועבאס מנסור, סיעת ש"ס, ינון אזולאי ומיכאל מלכיאלי, סיעת ישראל ביתנו,

סיעת יהדות התורה, משה גפני, סיעת ימינה, מרדכי יוגב, סיעת העבודה-גשר, אורלי לוי אבקסיס, סיעת המחנה הדמוקרטי, ניצן הורוביץ. ועדה זמנית לענייני חוץ וביטחון: סיעת כחול לבן, שישה חברים,

גבי אשכנזי, אורנה ברביבאי, משה יעלון, יאיר לפיד ואלעזר שטרן, סיעת הליכוד, חמישה חברים, גדעון סער, אבי דיכטר, יואב קיש, שרן מרים השכל ומכלוף מיקי זוהר, סיעת ש"ס, חבר אחד, יואב בן צור, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד, אלי אבידר, סיעת יהדות התורה,

ישראל אייכלר, סיעת ימינה,

סיעת העבודה-גשר, חבר אחד, עמיר פרץ, סיעת המחנה הדמוקרטי, חבר אחד, יאיר גולן. עוד אביא לידיעתכם כי הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה הזמנית לענייני כספים יעמוד חבר הכנסת משה גפני ובראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון יעמוד חבר הכנסת גבי אשכנזי. יושבי-הראש ייבחרו בידי הוועדות הזמניות עצמן בישיבתן הראשונה, המתוכננת ל-19:15, ועדת החוץ והביטחון, ו-19:30, ועדת הכספים. גם על זה נדרשת הצבעה. חברי הכנסת, אנחנו מתבקשים להצביע על הרכב הוועדות הזמניות. מי בעד? לא, לא צריך להצביע.

צריך, זאת רק הודעה למליאה. גם אני זוכר את זה.

חברי הכנסת, סליחה. היועצת המשפטית אומרת, ובצדק, שמכיוון שמדובר בישיבה חדשה, עליי לקרוא קודם כול את נוסח הצהרת האמונים, ורק אז חבר הכנסת סמי אבו שחאדה יוכל להצהיר אמונים.

זה הנוסח: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה כרגע הצהיר אמונים. תודה על תיקון הטעות. עוד נושאים על סדר-היום?

חברי הכנסת, תם סדר-היום. ישיבת הכנסת הבאה תתקיים ביום שני, כ"ט בתשרי תש"ף, 28 באוקטובר 2019, בשעה 16:00. גמר חתימה טובה לכולם.